רוצה לחדש את הישיבה. אנחנו מתחילים לדון בהסתייגויות. אנחנו עוברים לדון בהצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 7), התשפ"א-2021,